טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, ט"ו באייר תשפ"ב, 16 במאי 2022. הנושא הראשון על סדר-היום: המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא: היועצים הפרלמנטריים שכר ותשלומים נוספים. יש לנו פה גם את נוסח ההמלצה, שאחר כך אני אבקש מארבל לקרוא אותה. אני חושב שבאמת היום זה סוג של יום חג. התפקיד של היועצים הפרלמנטריים של חברי הכנסת הוא מאוד מאוד מרכזי, ויש קונצנזוס גם על העבודה שלהם וגם על הצורך לתגמל אותם בהתאם. אני חושב שבאמת אין דבר ראוי יותר מאשר לשפר את השכר ותנאי העבודה שלהם. היועצים והיועצות עובדים מאוד קשה, הם נמצאים כאן איתנו כמעט בכל השעות שאנחנו נמצאים בהן, והם עושים את העבודה מאחורי ולפני הקלעים. אני רוצה להודות לוועדה לקביעת שכר הח"כים: לפרופ' יובל אלבשן, לפרופ' רו"ח יורם עדן ולד"ר רו"ח קרן בר-חוה. כמובן תודה לחברי מנכ"ל הכנסת גיל סגל, לחשב חיים אבידור, ולנדב ולטובי, לצוות המסור, שבאמת עשו עבודה מאוד רצינית ומסורה. אני רוצה להודות ליועצים הפרלמנטריים שפעלו איתנו בשת"פ, נציגי שאר היועצים: עו"ד יהודה גוטמן, לילך זמר טוב, תיאודור אריאל עמר ויעל יפרח. תודה מיוחדת למאירה, היועצת שלי, יועצת היועצים. אנחנו לא נחים, אז השלב הבא זה באמת שיפור השכר והתנאים של עובדי הסיעות. יש לנו כבר שיתוף פעולה גם על הדבר הזה. זה נכון. מנכ"ל הכנסת. אז אני אגיד כמה מילים, כי אני חושב שצריך לגלוש מהר לדיון. הפעם האחרונה שנחתם הסכם עם היועצים הפרלמנטריים היה בשנת 2014, ומאז חלו שינויים ניכרים, לא מבוטלים, גם בעבודת היועצים. ואני חושב שבסוף הכוח המניע שעומד מאחורי חברי הכנסת במידה רבה הם היועצים הפרלמנטריים, שעובדים לילות כימים על מנת גם לסייע בחקיקה, גם לסייע בעבודה היום-יומית, גם לסייע בדוברות, והם בהחלט נושאים בעומס ובנטל. וכשניגשנו לנתונים בהחלט ראינו פער די משמעותי בין משרות אחרות, שהן משרות אמון בשירות הציבורי-ממשלתי, לבין שכר היועצים, השעות והתפוקות שהם נותנים. ואני שמח על הנייר שמובא פה היום לאישור ועדת הכנסת, שהוא אחרי שיח ודיאלוג מאוד ממושך, כשדנו כמעט בכל פרט ופרט. אני תכף יעביר את השרביט לחשב הכנסת, שנמצא פה בזום, לעבור על הפרטים ולהציג את הדברים בצורה בהירה יותר. אבל אני באמת רוצה להודות לכל מי שנטל חלק בדיאלוג הזה, במשא-ומתן להבשלת המסמך הזה שמובא פה היום. קודם כול תודה מיוחדת לוועדה הציבורית שדנה, בחנה, והגיעה להמלצה פה אחד; לחשב הכנסת; ליועצים אני לא יודע אם זה ועד, אבל צוות היועצים, הנציגים, שנטלו חלק; ועוד תודה להסתדרות העובדים, שגם נרתמה ונטלה חלק, וסייעה גם מניסיונה, גם מיכולותיה, ותרמה זמן ומשאבים, למרות שזה לא גוף מאוגד גם לכם מגיעה תודה, גם לרועי יעקב, ממלא מקום יו"ר ההסתדרות ולצוות שסייע. זהו. אני רוצה להעביר את השרביט לחיים החשב. יש פה את נדב וטובי, שגם עוסקת, חלק מתפקידה זה באמת לעסוק בשכר חברי הכנסת. בבקשה, החשב. בוקר טוב לכולם. כאמור, היה משא ומתן ארוך שלקח מספר חודשים, שהיו בו עליות ומורדות, אבל בסופו של דבר הגענו לאיזה מתווה. במשא-ומתן השתתפו, מטעם הכנסת המנכ"ל ואני, בסיוע של סגן החשב שעבד לצידי. ומצד היועצים הייתה נציגות של היועצים הפרלמנטריים, בליווי של ההסתדרות. בסוף המשא-ומתן הגענו לאיזשהו מתווה שכולו, פרט לסעיף 1 שתכף יפורט, מתייחס לתנאי ההעסקה של היועצים. כאשר המתווה לוקח בחשבון פתרון בעיות, כפי שאני אפרט עוד מעט שהועלו על ידי מספר גורמים. לכל אורך המשא-ומתן הובהר שכל המוצע דורש את אישור הוועדה הציבורית לתנאי חברי הכנסת, על מנת שתצא בהמלצה לוועדת הכנסת, שבסוף התהליך אמורה לאשר את ההמלצה. המתווה לוקח בחשבון דבר ראשון כמובן את דרישות השכר של היועצים, וכן פתרון של הכרה בתנאי העסקה מסוימים, שהתפתחו בשנים האחרונות בגלל אופי הפעילות האינטנסיבי שהכנסת עובדת בשנים אלה. כמו כן, לקחנו בחשבון בקשות של חברי הכנסת, בעיקר אלו הגרים רחוק שהופיעו בפני הוועדה הציבורית מאז כינונה, ושטחו בפניה את המגבלות התפקודיות שנגרמות להם כתוצאה ממרחק מקום מגוריהם מהכנסת. כמו כן, לקחנו בחשבון את בקשות חברי הכנסת לגבי לינת היועצים בלילות הארוכים, כאשר הם יוצגו בצורה טובה על ידי יושב-ראש ועדת הכנסת, ועל ידי היועצת של היועצים, כפי שהבנתי. ולבסוף, את רצונה של הוועדה הציבורית לאור הבקשות שנפרסו בפניה במהלך הישיבות. מנכ"ל הכנסת ואנוכי, שנחשפים מדי יום לאותן בקשות, הפעלנו שיקול דעת בהתאם למגבלות הסבירות והמגבלה התקציבית, כך שבסופו של דבר הצלחנו להגיע למתווה שלהנחת דעתי, כפי שהתרשמתי, מספק את שביעות רצונם של כל הגורמים שמניתי קודם. והמתווה הזה הובא בפני הוועדה הציבורית לתנאי חברי הכנסת, והיום הוועדה הציבורית מגישה את המלצתה בפניכם על מנת שאתם תאשרו אותה. אני אכנס עכשיו לפרטי המתווה שהושג. אני מבקש את תשומת לבכם וגם את הסבלנות, היות שמדובר בהרבה הרבה פריטים, הרבה הרבה נושאים שאנחנו התייחסנו אליהם, שקודם ציינתי אותם באופן כללי. הדבר הראשון כמובן זה שכר היועצים. שכר היועצים יקבל עדכון של 16% בסך הכול, כאשר העדכון ייעשה בשתי פעימות. פעימה ראשונה תיעשה מייד עם אישור הוועדה אם אתם תאשרו את זה היום, אז זה מייד עם אישור הוועדה בשכר מאי בגובה של עדכון של 10% של שכר היועצים. והפעימה השנייה תיעשה בשכר ינואר 2023 בגובה של 6%. כך שבסך הכול שתי הפעימות ייתנו עדכון שכר ליועצים בגובה של 16%. אנחנו התייחסנו גם לתיקונים מסוימים שהתגלו בנושא הוותק. בקביעת תוספת הוותק של 4%, שניתנת ליועצים פרלמנטריים שעובדים מחוץ לכנסת נכון להיום, כמו יועצים של עוזר שר וסגן שר, אנחנו מצאנו לנכון שניתן להכניס גם עבודה מחוץ לכנסת במשרות אמון, או כעוזר ויועץ למנכ"ל משרד ממשלתי, יחידת סמך או תאגיד סטטוטורי.

אנחנו משווים אותם מבחינת הוותק הנצבר מחוץ הכנסת, כמו שאנחנו משווים את זה לעוזר שר וסגן שר. ההסבר לזה הוא שאנחנו הבנו שהיועצים הרבה פעמים מועברים בין לשכות השרים ולשכות המנכ"לים, בסך הכול זה ותק או ניסיון שהם עושים במגזר, שהוא רלוונטי גם לעבודה בכנסת, לכן אנחנו נותנים את התוספת הזאת. בנוסף לכך, אנחנו נותנים ותק כפי שאנחנו נותנים לבעלי תואר אקדמאי. נכון להיום, מי שהוא בעל הסמכה של הרבנות, או למד תוכנית מלאה בישיבה גבוהה או לימודים בכולל בשש שנים, אנחנו רואים בו כאקדמאי לצורך גובה השכר שאנחנו משלמים. אנחנו בחרנו להכיר בתארים האלה גם לצורך הוותק הנצבר טרום העבודה בכנסת, קרי אקדמאי לפני שהוא מתחיל לעבוד בכנסת הוא מקבל 1% תוספת ותק לכל שנה טרום עבודתו בכנסת, אותו דבר אנחנו נחיל לגבי התארים שמניתי קודם. אני אעבור עכשיו לתשלומים הנלווים שאנחנו משלמים ליועצים. יועצים פרלמנטריים נכון להיום מגיעים לעבוד בכנסת עם לפעמים טלפונים שלהם, לפעמים טלפונים שהם מקבלים מחבר הכנסת מקשר לציבור, או לעיתים טלפונים שהם לוקחים בעסקת ההתקשרות של הכנסת עם פלאפון, במסגרת מכרז חשכ"ל שנעשה בנושא הזה. אותם יועצים שלוקחים טלפון מקשר לציבור או עובדים עם הטלפון שלהם, מקבלים החזר על השימוש בטלפון באמצעות קבלות שהם מביאים לכנסת, וזה דורש בוכהלטריה עצומה מצידם וגם מצידנו. בהסכמה עם היועצים הוסכם שבמקום להביא קבלות, אנחנו ניתן לכל יועץ ויועץ סכום מובנה בשכר, בגובה הזהה לתקנה 2 בתקנות מס הכנסה, בתקנה של שווי שימוש ברדיו טלפון. כיום הסכום עומד על 105 שקלים. אני רוצה לציין שהסכום הזה הוא סכום חייב במס. כמובן שגם הסכומים שהם מביאים לנו לפי קבלות לפי הכללים, גם הם מחויבים במס. בנוסף לכך, אנחנו קבענו איזושהי הוראת מעבר לאותם יועצים שבחרו לקחת פלאפונים בעסקה של הכנסת עם חברת פלאפון. אנחנו קבענו הוראת מעבר, שהיועצים האלה ימשיכו להחזיק בטלפון עד תום ההתקשרות של הטלפון הרלוונטי באותו מכרז חשכ"ל. ועם תום ההתקשרות הם יחזירו את הטלפון הזה ויעברו למתווה הקודם שאני ציינתי. כך שבמהלך השנים אנחנו נגיע למצב במהלך הזמן, זה לא במהלך השנים, כי המקסימום להתקשרות עם מכרז החשכ"ל הוא שנה וחצי. אז לכן במהלך עד השנה וחצי הקרובות כל היועצים הפרלמנטריים יעברו למתווה שסוכם, של קבלת סכום קבוע בתלוש שכר.

הפעם האחרונה שהאש"ל עודכן ליועצים הפרלמנטריים היה בהסכם שעשינו בשנת 2014. מאותו מועד ועד היום האש"ל הזה לא עודכן. בצורה מיידית מיום האישור אנחנו נוסיף ליועצים הפרלמנטריים את המדד מהפעם האחרונה שהוא עודכן ועד ינואר 2022, נוסיף את הפרשי המדד לאש"ל. והחל מינואר 2023 הסכום הזה יעודכן כל שנה ושנה באופן אוטומטי בהתאם לעליית המדד, כפי שאנחנו מעדכנים את כל הסכומים שנקבעים בהחלטת שכר חברי הכנסת. כך שלא תיווצר יותר שחיקה בעתיד, והסכום הזה יעמוד על הסכום שהוא צריך להיות. היות שהאש"ל מחושב לפי מרחקים מהכנסת מרחקים של עד 100 ק"מ, מעל 100 ק"מ ומעל 150 ק"מ, אנחנו בחרנו לחשב את המרחקים האלה, כאשר המרחקים לא ייקחו בחשבון נסיעה בכביש אגרה, קרי הדרך קצרה ביותר להגיע לכנסת שלא דרך כביש אגרה. המצב הקודם יצר איזשהו עיוות ליועצים הפרלמנטריים, שכביש אגרה היה מקצר את הדרך, בעוד שהם לא היו נוסעים בכביש אגרה מסיבות אובייקטיביות או סובייקטיביות. לכן בחרנו לעשות את המרחק ללא התחשבות בכבישי אגרה. הנושא הזה יהיה רלוונטי גם לגבי האש"ל וגם לגבי הלינה, כפי שאני אפרט בהמשך. עכשיו נעבור ללינה. בלינה חלו במהלך השנים האחרונות תנועות מאוד גדולות בצורת הפעילות של היועצים הפרלמנטריים, כמובן גם של חברי הכנסת שהיינו חייבים להתייחס לנושא הזה. הסעיף הראשון שבו התייחסנו מתייחס אך ורק לחברי הכנסת. לפני מספר חודשים הוועדה הציבורית התירה לחברי כנסת הגרים מעל 140 ק"מ, והם משתתפים בישיבת ועדה שבהם נוכחים עד השעה 10:00 בבוקר, את האפשרות ללון בלילה לפני כן בירושלים, קרי במוצאי שבת, ללון במלון בירושלים. לא לקחנו בחשבון שאותו דבר יכול לקרות גם ביום שני בבוקר, שתהיה להם ישיבה מוקדמת ביום שני בבוקר. לכן הוועדה הוסיפה גם את יום ראשון כיום שבו ניתן ללון בירושלים, אם יש ישיבת ועדה בבוקר של יום שני וחבר הכנסת היה נוכח בה עד השעה 10:00 בבוקר. לצורך כך הוספנו גם יועץ פרלמנטרי אחד, קרי ככל שישנה ישיבת ועדה ביום ראשון או ביום חמישי, חבר הכנסת, ככל שהוא לן בירושלים, הוא יכול לצרף אליו גם יועץ פרלמנטרי אחד, שילון גם הוא בירושלים בלילה של יום ראשון ובלילה של יום רביעי. הנושא הזה לא היה מעוגן בנוסח ההחלטה הקודמת, ועכשיו אנחנו מעגנים אותו בהחלטה. בנוסף לכך, הוא יוכל גם, ככל והוא גר במעל 140 ק"מ, והוא לן במוצאי שבת או הוא לן גם ביום ראשון בערב, כתוצאה מהשתתפות בוועדה ביום ראשון או ביום שני בבוקר עד השעה 10:00 בבוקר, גם אז הוא יוכל לצרף אליו יועץ פרלמנטרי אחד שגר מעל 100 ק"מ, או בסמוך אליו, בסמוך למקום מגוריו. שני הדברים שהתבקשו על ידי חברי הכנסת זה מה שמניתי, המגבלות שהפריעו לחברי הכנסת שגרים רחוק מהכנסת בעיתויים האלה שציינתי. בנוסף לכך, עשינו עוד התאמות בלילות של היועצים הפרלמנטריים. לצורך כך אני יבהיר שכל הקטע של הזכות ללינה של יועצים פרלמנטריים חלה אך ורק על יועצים פרלמנטריים שגרים מחוץ לירושלים. וההתאמות שאנחנו עשינו הן שכל הלינות של יועצים פרלמנטריים שזכאים ללון בירושלים יגולמו החל מעכשיו. קרי גם אותם יועצים פרלמנטריים שזכאים ללון, והם גרים פחות ממה שהיה קודם 95 ק"מ, היום 100 ק"מ, אני תכף אפרט גרים פחות מ-100 ק"מ, הם יוכלו ללון בירושלים, והמס שחל על הלינה הזאת ישולם על ידי הכנסת, קרי אנחנו נגלם את הדבר הזה. בעבר מה שקרה זה שרק אלה שהיו גרים מעל 95 ק"מ המס שלהם גולם. היועצים שגרים למשל בתל אביב היו זכאים ללון בירושלים כתוצאה מכך שישיבה למשל נגמרה בשעה מאוחרת, הם שילמו מס. החל מעכשיו הם לא ישלמו יותר מס, הסכום הזה יגולם. לצורך הנושא הזה אנחנו גם משנים את ה-95 ק"מ ל-100 ק"מ. קרי יועצים שגרים פחות מ-100 ק"מ הם אלו שיהיו בכל מקרה בלילות של הישיבות רשאים ללון בירושלים ולא 95. ההתאמה הזאת נעשתה על מנת להתאים את המרחק למרחק שמצוין בתקנות מס הכנסה. זו למעשה הסקירה של כל ההתאמות שנעשו ליועצים הפרלמנטריים, ולמה שנעשה לחברי הכנסת מכל הסיבות שמניתי קודם. חיים, תודה רבה. חיים, בדרך כלל רוב העבודה שלך ושל הצוות נעשית מאחורי הקלעים, אז אני שמח שעכשיו הייתה הזדמנות לשמוע אותך מדבר על כל הדברים שעברנו ושהצלחנו לעשות. נציג ההסתדרות, מר אלכס מילר, בבקשה.

חבר כנסת לשעבר. אני עוד לא יודע מי חברי הכנסת הנוכחיים. עם הזמן אני אעבור ל - - - תודה, אדוני היושב-ראש. ראשית, בשם יו"ר ההסתדרות אני רוצה לברך על כך שהוועדה הציבורית קיבלה את המתווה עליו אנחנו סיכמנו עם הנהלת המשכן. כמובן, אותה הפנייה שהייתה מההסתדרות הכללית מטעם הוועד, הנציגים של היועצים הפרלמנטריים, לפני כמה חודשים, אנחנו בעצם התגייסנו לטובת המשא-ומתן הזה. יושב-ראש ההסתדרות ארנון בר-דוד ביקש מאיתנו, מהצוות של לשכת הקשר, בראשות ממלא מקום יושב-ראש ההסתדרות רועי יעקב, יחד עם הצוות, לגבש תוכנית ביחד עם היועצים הפרלמנטריים בכל מה שנוגע לשיפור השכר ותנאי ההעסקה.

לברך את כל אותם אנשים מבחינתנו שהיו בצוות, שזה עמיחי סטינגר, יו"ר איגוד ההתאגדות, אגף הכלכלה,

עומר שכטר שיושב כאן מלשכת הקשר, ראש תחום; ואותם אנשים נוספים שליוו את כל הפרויקט הזה בצורה המקצועית. מבחינתנו זה הישג אדיר, אחרי כמה וכמה שנים, כמו שצוין כאן מקודם, שההסכם האחרון נחתם ב-2014. אני רוצה כמובן לברך את היועצים הפרלמנטריים, שהצליחו להגיע להסכמות גם ביניהם, שזה גם לא דבר פשוט. וזה רק מראה שאותן הקואליציות, שיוצרים אותן מקיר לקיר, כמו שארנון יודע לעצב אותן גם בהסתדרות, ככה גם אנחנו ראינו כאן. המתווה שאנחנו קידמנו אותו בדיוק מתחבר לאותה הדרך שאנחנו בחרנו. 700 הסכמים קיבוציים שנחתמו בשנתיים וחצי האחרונות בידי יושב-ראש ההסתדרות נתנו לנו את היכולת של שיח מקצועי, יחד עם הנהלת המשכן. כמובן תודות למנכ"ל הכנסת, לגיל, לחשב הכנסת, שראו את הרציונל בכל מה שאנחנו עשינו. כמובן אנחנו פונים לחברי הכנסת לאשר את אותו המתווה שהגיע לוועדה הציבורית וקיבל את תמיכתה. ניפגש בפעם הבאה. ושוב, לכל מי שלקח חלק.

אלכס, תודה רבה. אנחנו עכשיו נעשה ככה: נציג היועצים ידבר בקצרה, אחר כך ניתן לחברי הכנסת,

ואז ארבל תציג את נוסח ההחלטה ונעבור להצבעה. שלום לכולם, אני היועצת של חבר הכנסת יואב קיש. קודם כול הרבה תודה לכולם על המאמץ, על ההסכם, על ההשגות שהשגנו כאן. כמובן שיש עוד הרבה תיקונים ופערים שנרצה, וזה יהיה בהמשך, אבל כצעד ראשון אנחנו בהחלט מרוצים. יש משהו אחד שמפריע, ואתם יודעים, ושיתפתי את כולכם: בהסכם המקורי היה שיחול באפריל. סיכמנו את הכול במרץ, ובאפריל שזה היה אמור לגשת לוועדה הציבורית, יושב-ראש הוועדה הציבורית חלה בקורונה וזה נדחה לנו. אנחנו סיכמנו גם עם המנכ"ל וגם עם ההסתדרות שנקבל חודשיים רטרואקטיבית, כל היועצים יודעים על זה, יצאנו לדרך וסיכמנו את הדברים, ואנחנו נקבל את ההסכם הקיים. אני מבינה שזה צריך לעבור עוד פרוצדורה, אבל אני מאוד מבקשת שיירשם בפרוטוקול שבוועדה הציבורית הקרובה ב-18 במאי, יעלה נושא התיקון של החודש שהובטח לנו, שכל היועצים יודעים עליו והכסף שוריין עבורו. אז אני נורא רוצה שזה יירשם, ולקבל את הסכמתכם.

תודה רבה. בהחלט, כמו שהבטחנו, והבטיח גם יושב-ראש הוועדה, ידונו בזה בישיבה הבאה. עוד מישהו רוצה לדבר? תאודור, בבקשה.

אני היועץ של חבר הכנסת עופר כסיף. אני רוצה קודם כול לברך את כל היושבים את חברי הכנסת,

את כבוד היושב-ראש על הכינוס החשוב הזה. זה בהחלט הישג מרשים מאוד, וזה רק מראה שכאשר כולנו מתגודדים סביב נושא משותף, אז הבדלי קואליציה,

מפלגות אידאולוגיות, בהיבט הזה הצלחנו לצלוח את זה בצורה יפה מאוד. חשוב מאוד להדגיש את המעורבות של ההסתדרות, של רועי יעקב ושל כל הצוות שנמצא כאן של אלכס, של עמיחי, של שכטר, של הילה שיינוק שהייתה בדרך ונאלצה לפרסס ולחזור עקב ישיבה חשובה. עשו עבודה באמת מצוינת בליווי שלנו. אנחנו בתהליך הזה כבר שנתיים וחצי, שלושה מנכ"לים. ואנחנו מאוד מאוד מודים למנכ"ל הנוכחי, שהיה קשוב לנו. עברנו תקופה לא פשוטה. ואני רק רוצה לומר, שמבחינתנו ההישג המשמעותי הוא קודם כול מעבר להישגים החומריים פתיחת צוהר לישיבות המשך, וישנו נתיב, על נושאים נוספים שלא הצלחנו להגיע אליהם בהסכם הנוכחי. אנחנו מגלים אוזן קשבת, ובטוחים שאנחנו צריכים ונוכל להעלות אותם. אני רציתי רק להגיד את הנושא היחיד שמבחינתי הוא בוער, לאותן יועצות ותיקות שנמצאות כאן כ-25 שנים ואף למעלה מכך, שתזכינה לקבל את מענק היובל. אני חושב שזה דבר ראוי וחשוב. מלבד זאת, רק נותר לי להודות לכולם. תודה רבה. כעת נעבור לחברי הכנסת. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני עזבתי עכשיו את שדולת הניצחון שאנחנו הקמנו, ואמרתי בחצי צחוק ובחצי ציניות, שגם ניצחון על הפקקים אנחנו צריכים להכניס לתודעה הציבורית, כי לקח לי היום בבוקר שעה ו-50 להגיע מפתח תקווה והשתמשתי בכביש 6. וזה בעצם מביא אותי לנקודה שאני מאוד רוצה, חוץ מזה שאני מברך על ההסכם ומברך על העבודה של היועצים, אני חושב שזו עבודה שהרבה פעמים לא מתוגמלת גם ציבורית, כי חושבים שיועצים זה רק אלה שצריכים לשרת את הח"כ לא, הם משרתים את הציבור, הם אלה שמקבלים את כל הפניות של הציבור, הם אלה שמטפלים בפניות של הציבור, וגם אלה שהרבה פעמים גם מיידעים את הח"כ ממש כשהפנייה כבר טופלה וסוכמה והנושא בא לפתרונו. אז אני חושב שבעניין הזה הסוגיה של שימוש בכביש 6 ליועצים היא סוגיה שבעיניי צריכה להיות נדונה בוועדה הקרובה, מתי שזה יהיה, כי אני מבין שאי-אפשר עכשיו פה להכניס דברים, זה כבר סוכם, וכמובן שאף אחד לא מתנגד ולא מתכוון לעכב את הדבר הזה. אני אסביר את הרציונל. מי שנשאר בירושלים ומקבל את התגמול הזה לבית מלון או איך שזה עובד, אני אפילו לא נכנס לזה, אני גם לא רוצה להיכנס, שלא יגידו שאני מנסה פה להגן על האינטרסים של הצוות שלי או משהו כזה. אבל מצד שני, אם בן אדם צריך להגיע לירושלים ומשתמש בכביש 6, או נוסע לצורך הפגישה של חבר כנסת, ולא מדובר פה על ימים שהם לא ימי מליאה, אני חושב שצריך פה למצוא את האיזון.

אם בן אדם נשאר בירושלים אז זה בסדר; אם בן אדם בוחר לו להישאר בירושלים וכן חוזר הביתה ובבוקר הוא בא לפה, אז אני חושב שבימי מליאה שני,

רביעי כן לשקול אפשרות להעניק שוב,

אני מציע אולי תקציב מסוים, שאם עברת אז לא תוכל להשתמש, אבל שיהיה את המרווח ואת התמרון הנכון, שגם יועצים יוכלו להשתמש בכביש 6. א' אין להם דלק על חשבון המדינה כמו שיש לחבר כנסת. גם חברי כנסת משלמים על זה, זה לא שאנחנו מקבלים חינם, כי מנכים את זה גם מהשכר. אבל הם משתמשים בדלק שלהם. אומנם יש להם החזרים, אבל השימוש בכביש 6 הוא לא כי בא להם עכשיו להתפנק בכביש ריק לא, כי זה הרבה פעמים חוסך זמן, גם כהגעה לכנסת, וגם כאלה מקומות שבהם יש הוכחה מובהקת שהם באים לצורך עבודה וקובעים פגישות עם חברי כנסת. אז אני מבקש שהדבר זה יירשם. אדוני היושב-ראש, אפשר לעקוב אחרי זה, ובוא נראה איך אנחנו עוזרים, כי כביש 6 היום נהיה פשוט משהו הכרחי. אני מכיר חבר כנסת שיש לו הצעת חוק כזאת, אם תוכלו לתמוך. על מה הצעת החוק שלך? על הפקקים, ביטול התשלום אם אין תמורה לאגרה. לא, אתה מדבר על חוק כללי, לכלל הציבור. אני מדבר על השימוש במסגרת התקציבים שעומדים לרשותנו.

היות שאתה מדבר על כביש 6, שזה נושא חשוב לכלל האזרחים, אולי הקואליציה גם - - - אני אציע עוד חצי פתרון. שוב, אני לא יודע אם חבריי יתמכו בי או לא, אבל יש גם עניין של התקציבים שעומדים לרשותנו כתקציב קשר לציבור. אני מניח שלא כל חבר כנסת מנצל את זה עד הסוף, אז יכול להיות שבמסגרת הזאת. כלומר הייתי אומר ככה: צריך להיות איזשהו גבול מסוים ומקום לתמרן מבחינת התקציב שהוא תקציב הגיוני, ואף אחד לא מבקש פה עכשיו אלפי שקלים לכביש 6. מצד שני, שאותו יועץ ידע שהוא יכול לפחות פעמיים, שלוש פעמים בשבוע, כשהוא מגיע לימי מליאה, להשתמש בכביש 6, וכך לא להגיע לסכומים של 1,000, 1,500 שקל, שהוא הוציא מכיסו כל חודש, בטח כאלה שגרים במקומות מרוחקים.

תודה רבה, חבר הכנסת סובה. יש הצבעה בסוף?

יש הצבעה, אנחנו צריכים להקריא את ההמלצות של הוועדה.

אז אני יכול לחזור לשדולה. בסדר גמור. חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה.

ואם הזמן הוא פרמטר,

כן, חבר הכנסת עלי סלאלחה. קודם כול אני רוצה לברך על המוגמר. אני גם השתתפתי באיזשהו דיון אצל המנכ"ל בנושא הזה. היועצים והעוזרים בלעדיהם, אני רוצה להגיד לכם:

שחבר כנסת יעשה את עבודתו כמו שצריך. ולכן מגיע להם, וצריך גם לעשות כל מאמץ

הזמן הוא הרבה יותר חשוב מאשר המרחק. אני יכול להגיד: אני חוויתי את זה עכשיו על בשרי, לוד ופני קדם הן באותו מרחק מירושלים פחות או יותר בקילומטרים, פער הזמנים הוא גדול הרבה יותר, למרות שמבחינת המרחק שניהם 30 ומשהו ק"מ. זה הפקקים בתוך העיר,

או להשתמש בו לדברים אחרים, בהתאם לשיקול הדעת.

הציבור בסופו של דבר רואה כל שקל שיוצא מתקציב הקשר לבוחר, והוא ישפוט אם חבר הכנסת פעל נכונה או לא נכונה ויתגמל

לא רוצה לחטוא בחטא הגאווה,

אנחנו שוות לכוח עבודה של קצת יותר מאשר יועץ. ותשמע,

אני חושב שצריך לדאוג גם ליועצים הפרלמנטריים לעמדה כזו. פלאפל לעוזרים.

זה מתקשר גם לדברים אחרים שאמרו. רק משפט אחד, הוועדה הציבורית, יחד עם מנכ"ל

950 שקלים חדשים" יבוא "9,222 שקלים חדשים"; זה השכר שיהיה משכר ינואר. תכף תראו את השכר של מאי עד דצמבר. (ב)במקום "שר או סגן שר" יבוא "שר,

מנהל כללי של משרד ממשלתי, או מנהל של יחידת סמך או של תאגיד שהוקם בחוק"; זה לעניין הוותק בעיסוקים קודמים. (2)בפסקה (2), במקום "8,680 שקלים חדשים" יבוא "10,069 שקלים חדשים"; (3)בפסקה (3), במקום "9,135 שקלים חדשים" יבוא "10,597 שקלים חדשים"; זה לפי ההשכלה, המדרגות האלה. (4)בפסקה (4), אחרי "לבעל תואר אקדמי" יבוא "או למי שמתקיים בו האמור בפסקה (2)(ב)". זה עניין הוותק של בעלי השכלה תורנית. אלה התיקונים לגבי השכר. תיקון סעיף 40י זה תיקון לגבי התנאים הנלווים. קודם כול יש את עניין הטלפון, שמחליף את ההוראה שקיימת היום ויגיד: השתתפות בהוצאות שימוש במכשיר רדיו-טלפון-נייד בסכום החודשי הנקוב בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד). הסביר את זה גם החשב. פסקה (2) זו הפסקה שמדברת על נסיעות, כלכלה ולינה. אז יש פה את העלאת הסכומים. גם כן, בקטגוריות לפי מרחק המגורים: במקום 1,800 ש"ח 1,845, במקום 2,200 ש"ח 2,255, ובמקום 2,500 2,562. וסעיף קטן (ג) מתייחס ללינות. אז קודם כול יש התייחסות לכך שרק לינה של יועץ פרלמנטרי שמקום מגוריו הקבוע אינו בירושלים.

במקום 95 ק"מ יבוא 100 ק"מ הסביר את זה החשב לגבי המרחק של מי שזכאי ללינה. ואז מתווספת זכאות לשתי לינות נוספות, של יועץ פרלמנטרי אחד בלבד, שמעסיק ח"כ שלן בירושלים לפי הוראות סעיף 10. זאת אומרת, זה יועץ שנלווה לח"כ שנשאר ללון בירושלים. ובלבד שמתקיים אחד מאלה: חלופה אחת היא שהיועץ נדרש ללון בירושלים בשל לינת חבר הכנסת

עקב השתתפותו בישיבה או בסיור של ועדה, כאמור בסעיף 10(ב1), ומקום מגוריו הקבוע של היועץ מרוחק 100 ק"מ לפחות; והחלופה השנייה היא שהיועץ נדרש ללון בירושלים במוצ"ש או בראשון בשל לינת חבר הכנסת בירושלים עקב השתתפותו בישיבת ועדה ביום שלמוחרת, כאמור בסעיף 10(ב1), ומקום מגוריו הקבוע של היועץ הפרלמנטרי מרוחק מירושלים 100 ק"מ לפחות וסמוך למקום מגוריו של חבר הכנסת. אלה שתי החלופות החדשות. אחר כך, בסעיף קטן (ב)(2), המילים "על יועץ פרלמנטרי שמקום מגוריו הקבוע מרוחק מירושלים 95 ק"מ לפחות" יימחקו.

זה סעיף הגילום של כל הלינות של היועצים, אין יותר התייחסות למרחק המגורים. אחר כך מתווספת הוראה שאומרת: לעניין חישוב המרחק בין משכן הכנסת למקום מגוריו של היועץ הפרלמנטרי, לשם החזר הוצאות ותשלומים לפי סעיף זה, לא יובאו בחשבון כבישי אגרה. גם הסביר את זה החשב. סעיף 4 מתקן את סעיף 51, שזה סעיף ההצמדות בהחלטה, ומוסיף את העובדה שתשלומי האש"ל יוצמדו מדי ינואר לעליית המדד. ואז יש לנו תחילה והוראת שעה: תחילתה של החלטה זו עם קבלתה,

ויש סעיפים מסוימים שהתחילה שלהם תהיה ב-1 ביוני, שזה סעיפים 2(1)(ב) ו-2(4) בהחלטה שעכשיו הקראתי, שזה סעיפי הוותק של עוזרי מנכ"ל וותק של לימודים תורניים. בגלל שזה ענייני שכר הם יתחילו בתחילת החודש הבא. סעיף 3(1)(א) זה ההוראות לגבי הטלפון. (ב) זה חישוב תשלומי האש"ל. ו-3(3), שזה הנושא של כביש האגרה, כל אלה תחילתם ב-1 בחודש הבא. צריך לשים לב, שענייני הלינה, יש להם תחילה מיידית. וכאן יש את הוראת השעה לגבי השכר, שלגבי שכר שישולם עבור חודשים מאי, דצמבר, לא יהיו הסכומים שהקראתי מקודם, אלא יהיה 8,745 ש"ח, 9,548 ש"ח ו-10,049 ש"ח, כאמור לפי השכלה. וההוראה האחרונה היא הוראת מעבר לגבי הטלפון, שגם את זה הסביר החשב. יועץ פרלמנטרי שקיבל מכשיר רט"ן מסוג שעליו הורה חשב הכנסת לפי סעיף 40י(א)(1), שהיה קיים עד היום, יהיה זכאי, עד סיום תקופת ההתקשרות עם חברת הרט"ן לגבי המכשיר, להשתתפות בתשלום עבור שימוש ברט"ן, כפי שיורה חשב הכנסת בהתאם להתקשרות עם חברת הרט"ן, שישולם ישירות לחברת הרט"ן. אלה ההוראות. תודה רבה, ארבל. אנחנו כעת נעבור להצבעה. מי בעד ההצעה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

פה אחד המלצות הוועדה והצעת ההחלטה עברו.

אני מברך אתכם, היועצים הפרלמנטריים והנציגים שלהם, על העבודה שעשיתם, ואנחנו נמשיך להיות אתכם. הישיבה ננעלה בשעה 11:12.